מכובדיי, בוקר טוב לכולם. אנחנו בדיון נוסף בהצעת חוק יסוד: זכויות בהליך הפלילי, הצעה ממשלתית 1523. אנחנו במסגרת מרתון הדיונים שלנו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית של הצעת החוק החשובה הזאת.